אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות והוראות נוספות), ועוד שתי תקנות שקשורות להגבלת פעילות במקומות עבודה. בהזמנה הייתה גם הגבלת פעילות כללית יותר, רחבה יותר, שעל פי בקשה של יושב-ראש ועדת הכנסת ועל פי הסמכות שניתנה לו בחוק הוא ביקש לעשות דיון בוועדה אצלו על מנת לראות לאיזו ועדה להעביר את זה. ככל שוועדת הכנסת תחליט, אם תחליט, להעביר את זה אלינו, הישיבה תימשך הערב, לאחר הישיבה בוועדת הכנסת. עכשיו אנחנו דנים בשלושת הדברים האלה. אני מבקש מהיועץ המשפטי לוועדה להציג לנו את

שקשורות להגבלת פעילות והוראות נוספות. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 23), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק), ובאישור ועדת החוקה,